אנחנו פותחים את דיוני הוועדה המיוחדת לפיתוח הנגב והגליל, ואנחנו מקדמים בברכה את הגעתו של שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף שמכבד אותנו בנוכחותו עם הצוות שלו. אנחנו ביקשנו ממנו להציג את תוכניות העבודה של המשרד, את המיקוד האסטרטגי וגם את העדיפויות של המשרד בהשקעות שלו. המשרד הזה, מצד אחד נדרש להתמודד עם עוולות, הזנחה של משרדי ממשלה אחרים, שכן הפערים בבריאות ובתשתיות ובתעסוקה ובפיתוח כלכלי ברווחה, בביטחון אישי, ובעוד המון נושאים, הפערים בנגב ובגליל חמורים מאוד ביחס למרכז הארץ. ומשרדי הממשלה נדרשים הם עצמם כל אחד בתחומו, בריאות, חינוך כלכלה, ביטחון לאומי ואחרים לספק את השירות השוויוני לתושבי הנגב והגליל. יחד עם זאת, המשרד הזה קם והפך למשרד משמעותי עם יכולות, ועם אפשרות להשקעות שמאיצות ויוצרות ערך מוסף, וזיהוי נקודות כשל ייחודיות או מיזמים ייחודיים שמחזקים גם את הנגב ואת הגליל, וגם את הרשויות המקומיות וגם את האשכולות. אני ביקשתי מהשר להציג את הדברים, הוא יציג עד חצי שעה. חברי הכנסת יצטרכו לחכות עם ההערות והשאלות ומשם אנחנו נפתח את זה לשאלות והערות של חברי כנסת, ואחר כך של גופים אחרים. השר, ברוך הבא, בבקשה. (הצגת מצגת) תודה רבה, אני מודה לכם שבאתם לפה היום. אני מודה לחברי הכנסת שנמצאים פה, אני מודה למשה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, ואני אפתח בכמה דברים בנימה אישית. הגעתי לכנסת ישר קפצתי להיות שר, לא ידעתי איזה שר אני אהיה, קיבלתי באהבה, בשמחה, את משרד הנגב והגליל. אני שר צעיר, חדש, מה שעשיתי דבר ראשון זה להתחיל ללמוד, להתחיל ללמוד איך דברים מתנהלים במדינה, איך עובדים משרדי הממשלה, מה זה קולות קוראים, מה זה מכרזים, מה זה החלטות ממשלה. נפגשתי עם מרבית ראשי ערים וראשי מועצות בנגב ובגליל, הקשבתי להם, הקשבתי לצרכים, לבעיות, לקשיים, לאתגרים שהם מתמודדים איתם. נפגשתי עם עשרות מנהלי עמותות, נפגשתי עם יועצים מקצועיים שמכירים את התחום,

ועודם נמצאים בתחום גם בתוך האגף שלי במשרד שלי, מנהלי אגפים במשרד ואנשים שהיו להם הערות והארות כדי שיחברו אותי לאתגרים המשמעותיים שיש בנגב ובגליל. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי להיות השר של הנגב והגליל, שככל שאני מעמיק בו יותר אני מגלה את יכולת ההשפעה שלו, את יכולת ההשפעה שלו לצמצום פערים, לאיכות חיים, לשים את הנגב והגליל במרכז. אני, חוץ מהפן המקצועי שאנחנו עדיין לומדים אותו, ותוכנית העבודה שלי בנויה על בסיס אותם לימודים, גם חשוב לי לומר עוד משהו שאני מביא איתי. אני מביא איתי קשב, אני קשוב לכם. אני קשוב לצרכים שלכם, אני הפה שלכם, ולכן חשוב לי גם שכל מי שנמצא פה בוועדה שיש לו שאלות,

נמצאים איתי פה גם הצוות המקצועי שלי, אופיר, יצחק אלקסלסי. איפה המנכ"ל? המנכ"ל נמצא כרגע בוועדה אחרת, ד"ר אלעזר בן הרוש, שהם נמצאים איתי פה והם גם יכוונו וידייקו את הדברים אם יש דברים שצריך לחדד יותר. אבל חשוב לי מאוד לשים לכם פה את הלב שלי על השולחן ולהגיד אני פה, הלב שלי יוצא אליכם, אני קשוב אליכם לכל הצרכים, ולנסות לתת מענה ופתרונות דרך המשרד שלי. אני חייב לומר שלראייתי, משרד הנגב והגליל, משרד אסטרטגי להובלת מחוללי שינוי וצמיחה. אני דיברתי על כך עם ראשי הערים, אנחנו פיתחנו מנגנון של יצירתיות, התלהבנו מפרויקטים. יש פרויקטים אחרים שראינו שהם לא מביאים חכות הם מביאים דגים, ולכן תיעדפנו את מה שמביא לצמיחה במקומות גבוהים יותר ונוכל לראות זאת במצגת גם. כאמור, בעבר משרד הנגב והגליל היה משרד הפריפריה הנגב והגליל, הפריפריה החברתית הייתה חלק מהמשרד, ובמסגרת ההסכמים הקואליציוניים היא נלקחה לטובת משרד הפנים, אבל המשרד שלנו - - - רק שניה, שכחתי לומר משהו חשוב שהיה צריך לומר אותו מהתחלה. אני מודה לחברי יושב הראש חבר הכנסת מיכאל ביטון, שאני רואה בו כמנטור, כחבר, כשותף, שהוא מלווה אותי, נותן לי עצות מקצועיות, ממש עצות ששוות זהב, אז אני מודה לך על השותפות הזאת. אני חושב שבנגב ובגליל אין קואליציה ואופוזיציה, כולנו מאוחדים וכולנו שותפים, כולנו רוצים לדאוג לאיכות חיים ולצמצום פערים, ואני רואה בך, חוץ ממנטור ושות, אני רואה בך חבר אישי ואני מעריך אותך מאוד, ותודה לך. אנחנו חוזרים לשקופית, אז כפי שניתן לראות, חוץ מהנגב והגליל, יש לנו עוד יחידות נוספות שנוספו לנו למשרד, יש את רשות הצעירים ואגף בכיר אזרחים ותיקים שעברו אלינו מהמשרד לשוויון חברתי, כל נושא הוא בפני עצמו, ואנחנו מתייחסים אליו במלוא הרצינות. יישובי חוסן, התיישבות צעירה, הרשות לתכנון ופיתוח הכפר, וחברות במועצות התכנון. נגע בזה ממש בקצרה בהמשך. אלו היחידות שהמשרד שלנו מוביל, מנהל, ואנחנו מתייחסים במלוא הרצינות לכל אחת מאותה יחידה. חזון המשרד נגב גליל זה להפוך את הנגב והגליל למרכזים עצמאיים, שמחזיקים בזכות עצמם, שיש בהם את כל השירותים ואת כל המענים מבלי להתקרב למרכז הארץ. מרכזים שיש בהם איכות חיים, שאיכות החיים שבהם תהיה גורם משמעותי להגירה חיובית לערים הללו, לנגב ולגליל, וגם להשארת הצעירים בני המקום באותן ערים בהן הם גדלו. זה החזון, איך אנחנו מצליחים להביא צעירים? להביא משפחות איכותיות? ומצד שני לשמר את הצעירים שבתוך הערים מתוך היישובים גם. כדי להגיע לדבר הזה, למדנו את האתגרים, את האתגרים שנמצאים במקומות הללו, והגענו למסקנה שיש שלוש אבנים מרכזיות שבהן יש פערים עצומים, שזה מה שגורם להגירה שלילית וזה גם מה שיכול לייצר הגירה חיובית. זה תעסוקה ופיתוח כלכלי, בריאות והתיישבות. בכל אחד מהדברים הללו אנחנו נגע וניתן דוגמאות, וכמובן אחר כך זה יהיה פתוח לשאלות ולהוספות, ואני אשמח לשמוע. בסוף אני רואה ברשות העיניים שלנו בשטח. רשות יודעת מה הם מנועי הצמיחה הטובים לה, מהם הפרויקטים שהיא יודעת ורוצה לקדם, ולכן יצרנו קול קורא מאוד מאוד משמעותי שבעצם נותן תמריץ לראש העיר לרוץ קדימה עם פרויקט מסוים שהוא מחולל שינוי שהוא מביא הכנסה כלכלית לעיר והוא מחזק את הרשות. יצרנו קול קורא שנקרא מנועי צמיחה, 12 המיליון שקלים לרשות, לטובת פרויקט שיש בו הכנסה כלכלית. מה שנקרא, כמו שאמרתי מקודם, להביא חכות ולא דגים. כשעירייה מניבה הכנסה, כשההכנסות שלה עולות, אחר כך היא יודעת להשקיע את זה בדברים שהיא יודעת יותר טוב מכולם מה טוב ומה נכון לעיר, וזה מייצר לה את אותה הכנסה כדי להביא לה את אותם תוכניות שהיא רוצה לקדם. חיזוק ופיתוח מטרופולינים עצמאיים. אנחנו נקדם החלטת ממשלה של חיזוק מטרופולין בבאר שבע. פנו אליי כבר בגליל מספר ראשי רשויות גם לפני שנכנסתי שואלים אותי מה עם המטרופולין בגליל, איפה אנחנו רוצים להקים אותו? אני הפכתי את זה לשאלה מקצועית. אנחנו לקחנו חברה חיצונית שתעשה לנו מחקר מעמיק שהיא בודקת לנו איפה הכי כדאי? איפה זה הכי יביא לשגשוג, לפריחה? ובמקום הזה אנחנו נקים את המטרופולין, וכך יהיה. אנחנו מחכים לתוצאות של המחקר ולפי זה אנחנו נפעל. אנחנו מדברים על יצירת מקומות תעסוקה ותעסוקה איכותית. קידום מעבר של חברות ועידוד השקעות הייטק, אני אסביר לכם בקצרה. היום להביא חברת הייטק לנגב ולגליל, זה אירוע גדול. שלום חברת הכנסת לימור תודה שהגעת. זה אירוע מורכב, זה אירוע גדול מאוד. אנחנו יצרנו מודל שאנחנו מאתרים חברה, פונים אליה, מבקשים לדעת מה הצרכים שלה? מה כוח האדם שהיא צריכה? איזה כוח אדם חסר לה? ובמקביל אנחנו מאתרים תושבים מקומיים בנגב ובגליל שהם יכולים להיות פוטנציאליים לעבוד באותן חברות הייטק, אנחנו מדברים על תעסוקה איכותית לא סתם תעסוקה, ואז אנחנו מממנים את אותן הכשרות לאותם צעירים שרוצים להשתדרג, שרוצים לעבוד בהייטק, מממנים את ההכשרות וגם מממנים את המקום, את השיפוץ של המקום, את הכלים שיהיו באותו מקום כדי שאותה חברת הייטק תוכל לפתוח שם סוג של שלוחה, ודווקא בנגב ובגליל ודווקא עם תושבים של הנגב והגליל. זה Game changer שזה מחזק את התעסוקה האיכותי. אני יכול לומר לכם כדוגמה להחלטת ממשלה של הנגב המזרחי, אנחנו נייצר למעלה מ-1,000 מקומות תעסוקה איכותיים כאלה, ואני בטוח שהמיזם הזה יצליח והוא יצליח גם בגליל וגם בנגב. וזו בשורה אדירה, ואנחנו משקיעים בה גם הרבה. מיזמי חדשנות, מרכזי חדשנות ביחד עם הרשות לחדשנות. אנחנו מובילים הקמה של חמישה מרכזים, חמישה מרכזים בנגב ובגליל, אין צורך לומר לכם כמה שזה מחולל שינוי, כמה שזה משמעותי הקמה של מרכזי החדשנות הללו. הייתי בשדרות לפני כשבועיים וחנכתי ביחד עם ראש העיר את מתחם האגרוטק, שם ישבו 12 חברות בתחום של מחקר החקלאות, וזה מאוד משמעותי. זה תורם כמובן גם לתעסוקה וגם לפיתוח וגם להגירה חיובית. מה שעשינו בעצם זה, עם הרשות לחדשנות עשינו מצ'ינג מה שנקרא, ובעצם אנחנו תיעדפנו הקמת מרכזים של חדשנות בנגב ובגליל. שאגב, זה מה שאנחנו יודעים לעשות עם כלל משרדי

אולי נגע בכמה נקודות איפה עשינו את זה ואיפה אנחנו מתכוונים לעשות את זה? בקצרה חינוך טכנולוגי. אני רוצה ראות יותר חבר'ה מהנגב והגליל ב-8200, יותר לראות אותם ביחידות מודיעין העילית של צה"ל, וכדי לעשות את זה אני צריך להתחיל בשלבים מוקדמים ולכן אנחנו פועלים, נותנים חינוך טכנולוגי, חינוך דיגיטלי, סייבר, אני אתן לכם דוגמה לתוכניות שאנחנו מובילים. נגבקוד ומצוינגב שאנחנו הולכים כמובן לעשות את זזה גם בגליל. אלו דברים שאנחנו מקבלים עליהם פידבקים מאוד מאוד חיוביים והם חושפים את הצעירים לתוכניות הסייבר ולמערך הטכנולוגי. קידום עסקים קטנים וזעירים. זה, חברי מיכאל ביטון, ששוחחנו והוא הציף בפניי את הבעיה שיש פחות עסקים שנפתחים או שמתקיימים בנגב ובגליל, ואנחנו יצרנו קול קורא שנותן להם את אותו תמריץ, את אותה זריקת מרץ,

שמישהו שרוצה לפתוח עסק, או עסק שרוצה לשדרג את עצמו, עד 4 מיליון שקלים לעסק, זה מאוד משמעותי לחיזוק העסקים הקטנים וזה נותן להם תמריץ חשוב. וזה נותן להם בסוף גב כלכלי שאנחנו מתעדפים אותם ואנחנו נותנים להם תמריצים לפתוח את העסקים בנגב ובגליל. סוגיית הרפואה, אנחנו מכירים אותה היטב. תראו, אני לא באתי להחליף את משרד הבריאות. למשרד הבריאות יש את האתגרים שלו גם בנגב ובגליל הם מכירים אותם. אבל בסוף אני יודע שיש נקודות מאוד משמעותיות שהן משפיעות, שאם אני נוגע בהן, לא בתקציב גדול לא בתקציב בשמיי, אני יודע להביא שינוי. אני יכול להביא שינוי אמיתי, של צמצום פערים בתחום הבריאות, בתחום הרפואה. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל יש פערים, אנחנו יודעים לדוגמא בגליל יש 2.2 רופאים ל-1,000 נפש, וקחו את תל אביב יש 5.6 רופאים ל-1,000 נפש. כמעט פי שלוש. שלום לרובי לוזון ונתי כהן מהרשויות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל תודה שהצטרפתם. בסוף אני רוצה להביא רופאים לנגב ולגליל. כדי לעשות את זה אני צריך לתת להם חבילת תמריצים, סל תמריצים כדי שירצו להגיע, לפתות אותם, לגרות אותם. אז יש לי כמה כלים שאני עושה את זה. קודם כל באמת בסל תמריצים במענקים, ופרויקט גדול שאנחנו מובילים ביחד עם ארגון נפש בנפש להעלאת רופאים מצפון אמריקה שנרשמו עשרות רופאים שרוצים לעלות דווקא לנגב ולגליל, אנחנו נותנים להם את כל המעטפת המנטאלית והמתמרצת. אם תרצו אפשר להרחיב על זה אחר כך, פרויקט מדהים שלדעתי הוא מאוד משמעותי והוא יוביל גם לשינוי.

עם תקציבים לתמרוץ הבאת כוח אדם? בהמשך נסקור גם את זה, אבל תקציבים עדיין אנחנו לא סוקרים עכשיו. הקמת ותקצוב מוקדי רפואה דחופה. אני זיהיתי בשיחות, מה זה זיהיתי בשיחות? התקשרו אליי באמצע הלילה אנשים שמוטרדים מכך שבקרית שמונה ובשדרות אין מוקדם לרפואה דחופה פעילים, במיוחד במקומות הללו שנמצאים בספר, מקומות שיש דאגה אמיתית ויש צורך אמיתי שיהיו שם מוקדים לרפואה דחופה. במקום שיסעו שעה וחצי ושעתיים שזה ממש סכנת חיים, אז הבנו שאנחנו צריכים לשים את זה על ראש שמחתנו, ואני שמח שביחד עם יו"ר הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, שנרתם לעניין הזה, אנחנו הבאנו תקצוב משמעותי למוקדי רפואה דחופה בקרית שמונה ובקרוב גם לשדרות. גם אני נותן לטובת מוקד לרפואה דחופה בשדרות, ואנחנו עושים איגום משאבים בעניין הזה ויש לנו בשורה. שוב, אני נוגע בנקודות, יש הרבה דברים מסביב, אבל נקודה פה נקודה שם כדי להסביר לכם את האירוע. מכשור רפואי, אנחנו הוצאנו קולות קוראים, - - - של מכשור רפואי זה היה ממש משמעותי, דוגמה בפורייה, MRI מתקדם, כל הדברים הללו, הנקודות הללו כמו, איך מיכאל הגדיר? אתה נוגע במכחול בנקודות ואתה מאיר שם את אותן נקודות, נותן צבע. הדברים הללו משמעתיים לבתי החולים. קידום תחום המחקר הרפואי. היום זה לא רק להביא רופא לבית חולים מסוים. כדי להביא רופא אני צריך לייקר את בית החולים, וכדי לעשות את זה, כדי לייקר את בית החולים אני צריך לקדם שם את תחום המחקר הרפואי. כתיבת מאמרים אקדמאיים רפואיים, זה דבר שאנחנו מתקצבים אותו. אנחנו נתנו מלגות ל-69 מחקרים שנעשו בבתי החולים הללו, כל מחקר תוקצב ב-120,000 שקלים. זה מאוד משמעותי. אפשר לדבר גם עם מנהלי בתי החולים, כשאני דיברתי איתם הם אמרו לי שזה ממש הזניק את בית החולים, ייקר את בית החולים, וככה זה חלק מאותם כלים שאנחנו עושים, מביאים, בשביל לקדם את הרפואה בנגב ובגליל. בית הספר לרפואה בצפת. אנחנו שמים 20 מיליון למבנה הקבע של בית הספר לרפואה, וכמובן מרכז שיקום בפורייה, מרכז שיקום מדהים שאני מאמין שהוא יהיה מרכז השיקום הכי טוב בארץ. אני לא רוצה לשמוע על אנשים שגרים בגליל, לא עלינו ולא עליכם, שיצטרכו לנסוע לבית החולים לווינשטיין. פרופסור ארז און פה. הוא יכול לבוא לשולחן. פרופסור ארז און מזמינים אותך לבוא לשולחן. אתה רואה אני לא ידעתי שאתה פה ובכל זאת אתה רואה כמה בעיניי זה משמעותי, ואני מאמין בכם, אני יודע איזה שינוי אתם יכולים להביא לכל האזור. הייתי בביקור אצלכם, נפעמתי לא רק מהמרכז עצמו שהולך להיפתח ממש עכשיו נכון? ממש בקרוב. עוד שנה. בעוד שנה, ואני מקווה שנצליח להביא את כל צוותי הרפואה, ואנחנו על זה ביחד, ואנחנו בעבודת מטה משותפת. גם הצוות הייחודי שיש שם, והמקצועיות שהם גילו, התרשמתי במהלך הפגישה איתם, זה מבורך מאוד. תראו, עידוד התיישבות וגידול האוכלוסייה. אני רוצה שתבינו שיש לנו פה כמה אתגרים. אנחנו עובדים על גיבוש החלטת ממשלה לעידוד ההתיישבות העירונית בעיקר, וגם בהתיישבות הכפרית, בשביל הדבר הזה יש לנו עבודת מטה משותפת ביחד עם משרד השיכון גם שר השיכון גולדקנוף שאנחנו רואים איתו עין בעין את הצורך בעידוד ההגירה החיובית לנגב ולגליל. אני רוצה להודות לו, אני רוצה להודות לראש המטה שלו בבציק ולמנכ"ל רמ"י, שמובילים איתנו ביחד את אותה החלטת ממשלה. תראו, אנחנו בנינו כלי במשרד שלנו, שמשפחות או צעירים שרוצים לעבור לנגב ולגליל הם צריכים לעשות טלפון ואחר כך אנחנו כבר מתחילים לכדרר את הכדור ולהיכנס איתם לאותו מהלך שהם רוצים, לאותו שינוי שהם רוצים לעשות. ולכן יחד עם חברות שלקחנו, חברות שהמשרד בהתקשרות איתם, כמו תנועת אור, שאנחנו עובדים איתה יד ביד כדי לתת את כל המעטפת.

זה לא רק להביא משפחות ולתת להן הנחה בקרקע, זה גם לדאוג להן לכל המעטפת של איכות חיים של תעסוקה, של השכלה, של חינוך של בריאות כמובן. וברגע שיש מישהו שמלווה אותך, שנותן לך את אותה מעטפת, שנותן לך את אותו ביטחון עצמי לעשות את אותו שינוי שאתה רוצה, אז זה מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו עושים את זה. המשרד שלנו עושה את זה. דיברתי מקודם על חיזוק

בביקור שלי אצל ראשי הרשויות אני מזהה עירייה שרוצה לגדול, שרוצה להתפתח. אני רוצה לעזור להם, אני רוצה לעזור להם ולכן אני נותן להם גם דברים שחשובים להם כמו מבני ציבור, כמו תשתיות. אני מסייע להם בנקודות הללו, ואני שמח לראות שיש עיריות שרוצות להתפתח, שרוצות לגדול, וכשאני שמח אז אני גם נותן. כמובן יש אירועי תרבות ופסטיבלים שזה רק לאחרונה יצא קול קורא סביב המשרד לאירועי ענק ופסטיבלים, גם יש תמיכה, רובי לוזון פה, יש תמיכה דרך הרשויות לפיתוח לכ-200 אירועי תרבות בשנה. זה חלק מעידוד ההתיישבות וההגירה החיובית, מהפעילויות והמעשים שאנחנו עושים. כמו שאתם יודעים, המשרד שלנו יש לנו יכולת להוביל ולתכלל החלטות ממשלה. אז זה כדוגמה להחלטות ממשלה שאנחנו מובילים מטרופולין באר שבע, נגב מזרחי, התיישבות עירונית לב הגליל, טבריה כנרת והעמקים שזה כולל גם את כרמיאל, רש העיר משה קונינסקי, יש לנו הרבה עבודה ביחד בכרמיאל. אז אלו החלטת ממשלה שאנחנו מובילים.

שבהחלטת ממשלה, כל החלטת ממשלה כזאת, יש פה הרבה משרדי ממשלה ששותפים, שאנחנו בקשר איתם, ובאמת אנחנו מזהים רצון טוב של כלל משרדי הממשלה להיות חלק מאותן החלטות חשובות שאנחנו מקדמים. טוב, אי אפשר לבצע בלי תכנון. ולכן דרשנו, וחלק מההסכמים הקואליציוניים ברוך ה' כבר נמצא אצלנו, נציגות מרשויות התכנון. שם אני אוכל להיות הפה והאוזניים והעיניים של הרשויות, לייצג את הצרכים שלהם, את האינטרסים שלהם, ולהביא את זה לידי ביטוי ברשויות התכנון. תעבור שקף אני רוצה שהם יראו באיזה נקודות אנחנו נמצאים. אלו הוועדות שהמשרד שלנו נמצא, שהוא שותף להם, שיש לנו שם נציגים, שיש לנו יכולת לקבוע סדרי עדיפויות והביא את הרצונות והצרכים של הרשויות לאותן רשויות תכנון. כמובן יש גם השקעות בחברה הערבית,

הצ'רקסית ובעדה הדרוזית. תראו, אני שם את זה פה על השולחן ואומר את זה באופן מלא. אני השר של כולם. אני השר גם של הדרוזים, גם של הבדואים, גם של הערבים. אני רוצה לראות צמצום פערים אני ודע שיש פערים ענקיים בחברה הערבית. אני יודע שבבדואים יש פערים, אני רוצה לצמצם אותם. אני רוצה שיהיה מענה לצרכים של הילדים שם בדיוק כמו בגוש דן, כמו במרכז הארץ כמו בתל אביב, ולכן אני רוצה לעזור להם. אלה הם הפרויקטים שבהם אנחנו תומכים, שאותם אנחנו מלווים, שבהם אנחנו משקיעים ונשקיע ואני קשוב עוד יותר לעוד פרויקטים ועוד מיזמים שחשובים, בשביל זה אני פה. מרכזי נעורים אחרי בית הספר שיש מקום שהנער יכול ללכת אליו ולקבל העצמה, לקבל תוספת משמעותית בכל מיני מקצועות שהוא רוצה תגבור בהם, שהוא רוצה זמן לפנאי. אגב מוסדות ציבור, אני אתן לכם דוגמה מה זה מוסדות ציבור שתמכנו בהם לדוגמה בירכא הקמת אולם ספורט, בכפר כנא מגרשי הכדורגל, אני רוצה לראות אותם רצים, אני רוצה לראות אותם נהנים ומקבלים את מה שכל ילד בישראל צריך לקבל. יש כמובן קול קורא ממצה, אני לא אתעכב פה על הכל, אני נותן פה דוגמאות, קול קורא ממצה משאבים. בסוף, אני רוצה שהרשויות ידעו מה מגיע להם, וידעו לקבל את מה שמגיע להם, ולכן הוצאנו את הקול קורא הזה שהם יוכלו לקחת איש מקצוע שיודע לגשת לקולות קוראים, שיודע למצות את המשאבים שמגיעים להם, ואת המיליון שקלים שאני שם בכל רשות, בקול קורא שממצה משאבים, שהם ידעו להפוך את זה ל-30 מיליון שקלים בגלל שהם ידעו לגשת לקולות קוראים אחרים, בכלל משרדי הממשלה, ולכן בעיניי זה לתת חכות, זה לעזור להם, זה להביא למיצוי פוטנציאלי של הצרכים ולמיצוי פוטנציאלי של מה שהם יכולים לקבל במשרדי ממשלה נוספים. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק שמעון וסרלאוף: אתה רוצה שאני אגע בזה? קצת, בכללי. אתה צודק נכון, אני רוצה לתת לכם את האבנים הגדולות של התקציב שלנו לשנתיים הקרובות. פיתוח כלכלי ותעסוקה, אנחנו מדברים על בערך כ-250 מיליון. התיישבות ועידוד הגירה בערך כ-100 מיליון שקלים, בריאות כ-60 מיליון, וחינוך כ-30 מיליון. זה לשנתיים נכון? זה לשנה. לסוף 2023?

בסדר? זה בגדול האבנים הגדולות.

אם יש לכם שאלה ספציפית על נושא מסוים, פרויקט מסוים, אני פה. אם יש משהו שדורש ליבון, שאין לנו עדיין תשובות מספקות, אנחנו נרשום את השאלות ואנחנו נענה לכם בניחותא אחר כך, אבל אני מבטיח לכם שלא תהיה פה שאלה שלא תקבל את מלוא תשומת הלב, ולא תיענה במלוא הרצינות שלנו.

אני עוד פעם אומר את זה כדי שיהיה חשוב שתבינו את זה. אני פתוח להערות, אנחנו עדיין לומדים. אני יודע שיש דברים שיכולים לעשות ועדיין לא הוצגו פה. אני שם את זה פה על השולחן, בסוף יש לנו רצון משותף, כפי שאמרתי קודם, אין פה אופוזיציה וקואליציה, כולנו שותפים, המשרד הזה, לטובת תושבי הנגב והגליל, וכל מה שיש בו, כל מיזם שיכול להביא לשינוי, לצמיחה, כל מיזם חיובי, אני מקדם אותו, אני רוצה אותו. ובשביל זה אני פה. תודה רבה. תודה לשר, תודה לסקירה מקיפה של העיסוק האסטרטגי והמיקוד של המשרד. ניכר שהתכוננתם והצגתם, ואני מאוד מעריך את זה. אני כן מעיר לכם שדרשתי לקבל הצגה תקציבית יותר מסודרת, יותר מפורטת וכתובה, ולכן אני מבקש מהשר לחזור אלינו באזור ספטמבר ולהציג לנו פירוט תקציבי ומיקוד תקציבי וכבר בספטמבר יהיה אפשר לראות סוג של מימוש תקציבים או שריון והקצאות לאיזה פרויקטים? לאיזה תחומים? ואם צריך, גם להביא את המנכ"ל ביחד איתך, את מי שרלוונטי לעולם הכספים. ובהזדמנות הזאת בספטמבר אנחנו גם נבקש סקירה על יחידות הסמך שקיבלתם, שכן עולם הצעירים משפיע על הנגב והגליל, עולם התכנון החקלאי משפיע על הנגב והגליל. ואני מבקש שבספטמבר כשנזמין אתכם המיקוד יהיה תקציב,

הקצאות, עדיפויות, אבל עם פירוט רב יותר ועם הרבה יותר בשר פלוס הצגת יחידות הסמך שלכם וראשיהם, ותחומי הפעילות שלהם, וההשפעה והמיקוד שלהם בנגב ובגליל. זאת הערה אחת לספטמבר, וזה יהיה חלק מהסיכום. קיבלתי, נרשם. לגבי הדברים שהצגת, לי יש כמה נקודות, אני אשמור את זה לקראת סיכום הדיון. ננסה להרוויח כמה שיותר ח"כים ונציגי ציבור וגופים שידברו. תנסו להיות קצרים ומדויקים כפי שגם אני ביצעתי עכשיו. חברת הכנסת יסמין פרידמן

ראשית בוקר טוב, תודה על הדיון החשוב הזה. כתושבת הנגב אני אתמקד בעיקר בנגב, מה לעשות. יש לי המון שאלות אבל אני אשלח לכם את זה מסודר ואז תענו לי. אבל יש לי שני דברים עיקריים שחשובים לי. אחד, התוכניות האלה האם הן מבוססות גם על הכספים שהובטחו מעודפי התקציבים? כי זה מטריד אותי, זאת אומרת אם התוכניות האלה מבוססות על עודפי התקציבים אז אני חוששת. זאת שאלה אחת שחשוב לי. תסבירי את כוונתך. אני גם מעדיף שלא יהיה פינג-פונג, כל ח"כ ישאל, יסיימו הח"כים, תהיה הזדמנות להשיב על הכל. דבר שני שחשוב לי, זה כל נושא של מרכזי הצעירים. בעבר משרד נגב גליל היה שותף מאוד גדול, למעשה הקים את כל מרכזי הצעירים ברחבי הארץ ולא ראיתי לזה התייחסות. וחשוב לי לדעת מה התפיסה של המשרד, איך המשרד רואה את מרכזי הצעירים. האם הוא רואה אותם כחלק משמעותי וחשוב כקידום תעסוקה,

התיישבות, ואם זה קיבל איזשהו היבט? אני כמובן שמחה, אני די רואה את זה אבל חשוב לי שיהיה יותר. הרי כל הנושא של הנגב, אני מתייחסת כרגע לנגב אני מניחה שזה אותו דבר גם בצפון, זה כל הציר של צמיחה דמוגרפית, יחד עם צמיחה כלכלית שזה תעסוקה. כי בנגב, נכון לכרגע, יש תזוזות אבל התזוזות הן בתוך הנגב. ובשביל שיהיו תזוזות מבחוץ לנגב, שהנגב הוא עתיד של מדינת ישראל אין מה לעשות מבחינת עתודות הקרקע, אנחנו צריכים להיות יותר אטרקטיביים, והיכולת שלנו להיות יותר אטרקטיביים זה רק באמת בהשקעה מאוד מאוד מאסיבית. בנוסף אני אשמח שתתנו דגש לחיים המשותפים בנגב, החיים המשותפים של יהודים-בדואים בנגב זה משהו שהוא חלק מההווה העתיד והעבר שלנו, אבל אם לא נטפל בו כראוי, אם לא נשקיע בחיים המשותפים האלה, אנחנו נהיה בבעיה גדולה.

רגע השר, תשמע את כל הח"כים. אני מעדיף הכל, תאמין לי זה סדור, רק תרשום את השאלות שתדע מה נשאל. חבר הכנסת יוסף עטאונה בבקשה. תודה רבה כבוש יושב הראש, תודה גם לשר וברכות שהצטרף לדיון מאוד חשוב. אני חושב שברמה העקרונית, כל הנושא של הנגב והגליל ופריפריה בכלל, אם באים לנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב ומעניין, ואני מתחבר כבוד השר, עם הדברים שלך, לגבי שאין קואליציה ואין אופוזיציה בהקשר שמדברים על נגב גליל, וצריך להתייחס בשוויון מלא לשתי האוכלוסיות שחיות במרחב. אני בא מהנגב ולכן אני גם רוצה להתמקד קצת בנגב ולסוגיות שקשורות להצגה של המשרד שלך. אני גם מאמין שאי אפשר לפתח את הנגב, במיוחד בנגב, ללא פיתוח של שתי האוכלוסיות הבדואית והיהודית שם בשני המישורים, ולכן חשוב מאוד, אני מצטרף גם לבקשה של מיכאל לגבי המיקוד מבחינת התקציבים והתוכניות לקראת ספטמבר, שנדע, יש אמירות כלליות פה, שצריך לתרגם אותם לתוכנית עבודה במציאות. אני אשמח שאנחנו נקבל פירוט איזה תוכניות יש לגבי האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב במשרד שלך? זה דבר אחד. הדבר השני, אתם הצגתם בהתחלה בצורה רוחבית את כל הפעילות של המשרד, והיה דף אחד שמתמקד באוכלוסייה הערבית,

צ'רקסית ובעדה הדרוזית. והשאלה השנייה, האם בשאר התוכניות, למשל בתעסוקה, זה מאוד קריטי בנגב, והחינוך הטכנולוגי, הקטע של הרשויות המקומיות האם גם זה חלק מהתוכניות שלכם? ויש לי שאלה, אתה נפגשת עם הרבה ראשי רשויות והאם גם נפגשת עם ראשי רשויות מהחברה הערבית הבדואית בנגב?

תרשום את זה. ענבר בזק חברת כנסת לשעבר בבקשה. היי בוקר טוב, אז חברת כנסת לשעבר, יו"ר שדולת הגליל עד לפני חצי שנה, והיום מנכ"לית חברה כלכלית גליל עליון. אני מאוד שמחה להיות פה, תודה יושב הראש מיכאל ביטון שהזמנת אותי, ותודה רבה לשר על הצגה באמת מקצועית ורואים שהושקעה הרבה מחשבה. אני רוצה לפתוח ולהגיד קודם כל שאני ילידת הגליל, ילידת קיבוץ דן, בחרתי להישאר לגור בגליל, הקמתי את הבית שם. אותי לא צריך לשכנע שהגליל הוא המקום הכי טוב בארץ, אין אף מקום אחר שהייתי רוצה לבחור לגור בו, ואגב אני לא היחידה שחושבת ככה, יש דווקא ביקוש מאוד גדול, בעיקר אחרי הקורונה, הרבה מאוד משפחות, מבינים את איכות החיים במגורים בפריפריה רחוק מהמולת העיר, אבל יש כמה אתגרים שעל חלקם באמת דיברתם. אני רוצה דווקא להציג דברים שלא דיברת עליהם. ענבר זה צריך להיות קצר. זה קצר. הנושא של אוניברסיטה בגליל, זו החלטה שכבר התקבלה לפני הרבה מאוד שנים, הייתה עבודת מטה מאוד מאוד רצינית, התקבלה החלטת ממשלה להקים אוניברסיטה בתל חי. הבנתי שמאיזושהי סיבה כרגע זה בהקפאה, אני רוצה פה לקרוא ולבקש גם ממך השר, גם ממך חבר הכנסת, תקדמו את הנושא הזה. כל האזור של הגליל המזרחי שאני מייצגת פה היום מוכן, התכונן, חשוב לקדם את זה כמה שיותר מהר. הנושא השני, הנחלים. התיירות היא אחת ממנועי הצמיחה הכי גדול של הגליל המזרחי, יש לנו 4.5 מיליון תיירים בשנה שמגיעים לאזור. יש מאות קילומטרים של חופי נחלים שנכון להיום מדינת ישראל כמעט ולא תומכת בניקיון ובתחזוקה שלהם. מועצה אזורית גליל עליון שזו מועצה קטנה, 20,000 תושבים, מוציאה מתקציבה היום 5 מיליון שקלים על תחזוקה וניקוי הנחלים, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. עכשיו, יש תוכנית שכבר מדברים עליה הרבה שנים של הקמת מנהלת נחלים, במודל של מנהלת הכנרת, מנהלות החופים. יש כבר תוכנית, דובר על זה שנים, אני מבקשת ממך לראות איך לקדם את זה, זה נושא שהוא קריטי כדי שבאמת אזרחי ישראל יוכלו לבוא ולהנות מהחופים, ושנוכל להמשיך ולתחזק אותם בלי עומס גדול על תקציב הרשות. ונושא אחרון שוב, אמרתי וסיפרתי יש ביקוש גדול זוגות צעירים. אממה, מחירי הקרקעות בשמיים. אני גרה בלב הגליל, במשגב, אני בניתי בית לפני 13 שנים, שילמתי 150,000 שקלים על מגרש. משפחה שבאה היום לישוב שלי צריכה לשלם 1.1 מיליון שקלים על אותו מגרש. זה מאוד קשה, המשכורות בגליל נמוכות ב-30%, משפחה צריכה להחזיק שני רכבים. מאוד מקשה על זוגות שרוצים לבוא ולהגר, אני בטוחה שבנגב יש את אותה בעיה. המדינה חייבת לבוא ולחשוב על מודל אחר של תמחור הקרקעות גם באזורי ביקוש כמו לב הגליל כי זה מקשה מאוד, זה לא מאפשר לזוגות צעירים להגיע. ורק מילה אחרונה, דיברת על צמצום פערים ודווקא בתחום הזה הפערים הם הפוכים, כי באותה מועצה, יישוב יהודי, קרקע עולה בין 900,000 למיליון שקלים, באותה מועצה, במרחק 2 קילומטר, יישוב בדואי, הקרקע עולה 90,000. אז פה צריך לחשוב על צמצום פערים הפוך כדי לאפשר להמשיך את ייעוד הגליל.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. אני קודם כל רוצה לברך אותך על הדיון החשוב הזה, אני מברך גם את השר.

אני מגיע מהנגב וחשוב לי גם הנושא של האוכלוסייה שלנו כמו כלל האוכלוסייה בדרום. אנחנו כל הזמן דורשים ומבקשים לצמצם פערים. פורסם לפני תקופה דו"ח של מבקר המדינה שמדבר על חסרי מעש במגזר הערבי, בחברה הערבית, במיוחד גם, אדוני השר, בחברה הבדואית, מכל שלושה יש לנו אחד שלא לומד ולא מועסק. אני כבר פניתי לשר שיקלי שיכין תוכניות לנושא הזה, שיתקצב, וגם אני פונה אליך עכשיו על מנת שאנחנו ננסה כמה שיותר לדחוף את הצעירים שלנו לשוק העבודה, לאקדמיה, ובכך אנחנו יכולים לצמצם את הפערים. אני מקבל דיווחים, אדוני השר, על כך שנסגרו תוכניות של המנהיגות לצעירים שלנו בדרום, כל מיני עמותות אזרחיות. אני אשמח שלפני קבלת כל החלטה שאנחנו נתייעץ, נדבר, על מנת לא לגרום נזק לאוכלוסייה,

לצעירים, ואם יש דברים שצריכים תיקון אנחנו נעבוד ביחד על מנת לתקן אותם. תודה תודה ואליד, השר ישיב בתקציב כי אנחנו צריכים ב10:55 לסיים, ויש פה עוד לפחות עשרה דוברים שרוצים. כל חבר כנסת גם שרוצה תשובה מפורטת או המשך דיאלוג עם השר, השר פה הזמין את כולם לעבוד ישירות מולו לפרטי פרטים בסוגיות השונות, איתו ועם הצוות שלו. בבקשה נא להשיב קצר שנוכל לשמוע עוד גופים. טוב, אז נתחיל מחברת הכנסת יסמין פרידמן לגבי עודפי תקציב. זה לא שההסכם היה שרק אם יהיו עודפי תקציב אז יהיה לנו תקציב. זה אם יהיו עודפי תקציב זה יהיה מעודפי תקציב ואם לא יהיו אז זה יהיה flat בכל המשרדים, קיצוץ רוחבי, כדי שנדע לבנות, אני רוצה שיהיה לי את הביטחון לבנות את התוכניות, אמרת בצדק, אני רוצה שיהיה לנו את הביטחון הזה ואת היציבות הזאת, ולכן אם לא יהיו יתרות אז יהיה קיצוץ רוחבי כדי שנדע לממש את התוכניות שבנינו. מרכזי צעירים, אז זה היה אגף במשרד נגב גליל והיום קיבלנו את רשות הצעירים מהמשרד לשוויון חברתי, אז כפי שאמר יושב הראש, אנחנו נציג לכם תוכנית נפרדת בספטמבר, אבל אני חייב לומר שאנחנו ניתן דרך מרכזי הצעירים, גם נתעדף בנגב ובגליל מלגות לסטודנטים. אני יכול לומר לכם שהמלגות יהיו פי כמה ממה שהיה בעבר. אתה מדבר על המלגות של החיילים המשוחררים מהפריפריה? לא, מלגות לסטודנטים. והפעם זה יהיה דרך מרכזי הצעירים, כדי לחבר אותם למרכזי הצעירים. את המלגה הם יקבלו משם. אז רק נגעתי בנקודה, אבל שוב את התוכנית המקיפה במרכזי הצעירים, שאגב אנחנו גם ידעים לחבר את זה לצעירים בנגב ובגליל זה מאוד משמעותי. סוגיית החיים המשותפים, הייתי שמח לשבת איתך אחד על אחד ולשמוע, שתכווני אותי בדיוק מה הכיוונים שלך? אם יש לך גם הצגת רעיונות אני אשמח לשמוע, אני פתוח מאוד. חבר הכנסת יוסף עטאונה דיברת על פירוט תוכניות, רצית לדעת איזה תוכניות יש לחברה הבדואית. אני הצגתי בגדול את התוכניות הייחודיות בשקופית האחרונה, וחוץ מזה כל התוכניות האחרות לכלל האוכלוסייה קיימות גם לחברה הבדואית. זה לא שהחברה הערבית והחברה הבדואית והעדה הדרוזית והצ'רקסית. כל מה שאני מביא זה בנוסף לאותן תוכניות כלליות ששייכות לכולם. סוגיות תעסוק וחינוך, הם יש תוכניות גם לחברה הבדואית? אני אשמח, אופיר אתה רוצה להתייחס לזה בקצרה?

קודם כל כמו שהשר אמר, כל הקולות קוראים שהמשרד היום כבר הוציא, אם זה אירועי תרבות ואם זה מנועי הצמיחה, גם הרשויות הבדואיות יכולות לגשת אליהם, וזה בעצם שוויוני לכולם, בנוסף לקול קורא ממצא משאבים שפרסמנו גם וגם כדי לגרום לרשויות באמת לגשת ולהצליח. ומעבר לזה בקרוב אנחנו הולכים להוציא גם קול קורא של חוגי שחיה לרשויות הבדואיות בנגב וגם חברה וקהילה ביחד עם ספק שזכה במכרז ויפעיל את זה מול הרשויות. אז יש לנו באמת הרבה מאוד פעילויות לחברה הבדואיות,

חלק מכל הפעילויות, לדוגמה נגבקוד שזה של הרשות לפיתוח הנגב, וכל הפעילויות של הרשות לפיתוח הנגב שמתוקצבת על ידי המשרד, ותוכנית העבודה שלה מאושרת על ידי המשרד, רלוונטית גם לרשות הבדואית בנגב כך שהכל שווה. תודה רבה. רגע עוד לא סיימתי יש את ענבר ויש את ואליד. אז קדימה, קצר. אני אתייחס אליהם בקצרה.

אוניברסיטה בגליל, אני בדיעה שלי אומר איפה שהכי ריאלי שזה יקרה ומהר, בזה אני תומך.

אני מבחינתי תקבלו את ההחלטה, מה שתחליטו אבל תקבלו כבר החלטה כי אי פשר למשוך את זה. וזה מה שאני דוחף גם את שר החינוך וגם את הנציגים שאני ישבתי איתם, נציגים של תל חי. ואלו הדברים שאמרתי, איפה שהכי אפקטיבי, איפה שזה הכי יעיל, איפה שזה יקרה ושזה ריאלי שזה יקרה אז שם אני רוצה. דרך אגב, הוועדה באמת שבחנה את זה, הגיעה למסקנה שתל חי זה המקום שהכי אפקטיבי. חבר'ה אנחנו נוגעים פה בכותרת, אנחנו לא פותרים את בעיית האוניברסיטה. רוצים פגישת עבודה? אין פה הרבה ח"כים, גם חברי כנסת לשעבר ארבעה תקבלו פגישת עבודה עם השר עם נושאים שלכם, באתם התייחסתם ברצינות לשר, הקשבתם, זו הזכאות שלכם לקבל את פגישת העבודה והתייחסות מפורטת למה שתרצו. עכשיו הדברים הם בכותרת. נכון. סוגיית הנחלים, תחזוקה וניקוי נחלים, אני אבדוק את זה. אני לא מכיר את הסוגייה. עכשיו הצפת את זה בפנינו ויחזרו אליך. לגבי מחירי הקרקעות ביישוב הכפרי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, בשביל זה ביקשנו גם את רשויות התכנון וגם את העבודה המשותפת עם רמ"י. אנחנו עובדים שיהיו טבלאות שמאות ולא תהיה שמאות פרטנית ביישוב הכפרי, אנחנו עובדים על שינוי לוח 2 ותמ"א 35, אנחנו עובדים על הגדלת ועדות הקבלה, זה כבר קרה, כל הדברים הללו אמורים לבטל את החנק שיש על ההתיישבות הכפרית ולאפשר להם לצמוח. כמובן הנחה בקרקע לחיילים משוחררים, כל החיילים המשוחררים, זה גם משהו שאנחנו עובדים עליו, בטח ראיתם חלק בתקשורת. ואליד אלהאושלה דיברת על תעסוקה ואקדמיה. תראה אחד החסמים שאנחנו מזהים זה קשיים בשפה העברית. ולכן אנחנו נעשה את זה שניתן תגבור בשפה העברית במרכזי הצעירים שלנו, שנמצאים בחברה הבדואית,

לתת את התגבור הזה ואנחנו מקווים שזה ייתן מענה. עוד נקודה על תעסוקת נשים בדואיות, אני יש לי קשר עם נשיא המדינה על פרויקט שאנחנו עוד מעבים אותו ומתכננים אותו. אני ממש נגעתי בקצה קצהו של העניין הזה אבל זה נושא שהוא חשוב. וגם נפגשתי כבר עם כמה יזמים לראות שיתוף פעולה בינינו. כמדומני יש לנו כישורי חיים, נכון? אנחנו עובדים על תוכנית כישורי חיים לנשים בדואיות, אנחנו עובדים על כל מיני תוכניות לחיזוק תעסוקה ברשויות הבדואיות, גם דרך הרשות לפיתוח כמו שגם אמרתי. לגבי תוכניות המנהיגות שנסגרו נשמח לשוחח איתך על זה וגם לבדוק את זה היטב אצלנו ולתת לך תשובות. תודה רבה. עכשיו פרופסור ארז און ואחר כך עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים. אנא מכם דקה לכל אחד שנשמע רבים פה. בבקשה. ואחרי זה ראש העיר של כרמיאל. בבקשה. האמת שלא ביקשתי רשות דיבור. לא ביקשת, אבל אתה רוצה להגיד משפט? בהחלט, אני מאוד מברך על התוכנית. אני חושב שזה בהחלט מאוד חדש, מרענן, שנושא הבריאות נבחר כאחד משלושת הנושאים המובילים. זו בהחלט אמירה מאוד משמעותית של השר, ואנחנו בהחלט כבר מרגישים את זה, ותודה רבה. יפה, טוב לשמוע. עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים, בבקשה. בוקר טוב ותודה רבה לאדוני יושב הראש על קיום הדיון החשוב הזה. אני רוצה קודם כל לבקש מהשר אחרי חצי שנה בתפקיד לעשות פגישה עם ראשי ההתיישבות, ראשי התנועות המיישבות. המרחב הכפרי תופס חלק נכבד בתוך הנגב והגליל, עם צרכים ואתגרים שהם ייחודיים למרחב הכפרי. מעבר לנושא של תכנון ובנייה יש לנו אתגרים בנושא תעסוקה, תיירות כפרית, תשתיות ביישובים שמצריך טיפול, ולכן אני מבקש אדוני בהקדם לעשות איתך ישיבת עבודה. אבל נושא אחד שהוא חשוב מאוד להזכיר אותו פה ואני רוצה לשמוע את אדוני איך אנחנו מתקדמים איתו, זה הנושא של ועדת הפרוגרמות וועדת קרקעות. כידוע לאדוני שתי הוועדות האלה הן הוועדות שאחת, הבטיחו צמיחה דמוגרפית, ושתיים הבטיחו צמיחה תעסוקתית דרך הקצאת אמצעי הייצור. ברגע שעשיתם את המעבר בהסכם הקואליציוני, בעצם משבוע שעבר שזה אושר במועצת מקרקעי ישראל אנחנו ללא יכולת הבאה של ישובים שנמצאים בתוך תהליכים פרוגרמטיים שמבטיחים להם את הצמיחה הדמוגרפית, או יישובים שהשלימו את ההליך הפרוגרמטי, אבל לא יכולים לצרף את אמצעי הייצור. הדבר הזה בתוך הנגב והגליל, לא צריך להגיד לאדוני השר, כמה זה דרמטי ביכולת של היישובים להתפתח ולייצר עבור החברים שם את אותה הפרנסה מהחקלאות שיושבת על גבולות המדינה, ולכן הדבר הזה הוא דרמטי ודחוף לטיפול. אני גם אגיד שיש לי ביום רביעי פגישה עם המנכ"ל שלך בעניין הזה, ותודה רבה על ההיענות המהירה, אבל חשוב לי שאדוני השר יבין את המשמעות של הדבר הזה עבורנו. אתה צודק וגם עולם התכנון החקלאי הגיע לנגב גליל, אז פגישת העבודה שלו עם ראשי ההתיישבות ואיתך היא קריטית והיא תתקיים. משה קונינסקי ראש העיר כרמיאל בבקשה. בוקר טוב אדוני יושב הראש, כבוד השר, אנחנו שוב מאחלים לך בהצלחה, אנחנו חשים אותך בשטח ומאמינים שבאמת החזון שלך והתוכניות שלך יתממשו. אנחנו כבר בארבע השנים האחרונות עברנו חמש מערכות בחירות, ממשלות מתחלפות, אנחנו כבר היום בפעם השלישית משיקים את שדולת הגליל. אנחנו מרגישים שכולם מדברים על הגליל, מדברים על הנגב אבל השעון מתקתק לו וכל יום שעובר לא יחזור. הצגנו פה לפני שנתיים את תוכנית עת הגליל, הקמנו את מועצת הגליל, כדי להגיש תוכנית סדורה לממשלה כדי לבוא ולפתח, אחרי שנה וחצי של עבודה, תוכניות מאוד מאוד ברורות עם תקציבים, גם בכלכלה, גם בתעסוקה, גם בבריאות, גם בחינוך, גם בתשתיות, ושוב אנחנו מתחילים מהתחלה, אבל אנחנו לא מתייאשים. אנחנו לא מתייאשים כי אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את הנגב ובטח את הגליל. החזון הציוני הולך ומתפוגג, ולא רק בהיבט הדמוגרפי פר-אקסלנס, אלא ההון האנושי עובר לאזור המרכז, לבועה הגדולה הזו של אזור תל אביב. גם בקהילה היהודית וגם בקהילות הערביות, המוסלמיות, הדרוזיות וכן הלאה. חשוב מאוד, כמו שאמרת אדוני השר, לחזק מטרופולינים עירוניים. המנוף להתפתחות הגליל הוא מטרופולין עירוני, ולא אחד, לפחות שניים, אולי אפילו שלושה. שם יש עתודות, שם הפוטנציאל הגדול להתפתחות הכלכלית, זה המנוע, מנועי הצמיחה של הגליל. חייבים להכין כמה שיותר מהר את אותה תוכנית, להציג אותה לממשלה בהחלטה כמו שאתה מוביל, אבל לא לשכוח להציב פה פתרונות לחסמים. יש חסמים גדולים מאוד, אחד זה הנושא של התמריצים וההטבות מס למיניהם להשקעות. נושא של ועדות התכנון. התחלתם בהצבת אנשים, זה נורא נחמד,

אני מחכה שלוש שנים לדיון בתוכנית. שלוש שנים. וכשהיא מגיע לדיון היא מתעכבת לעוד חצי שנה. אבסורד.

סליחה על הביטוי, רעה חולה, תתחילו לטפל במרכז הזה של אותה ליבה של רמ"י לפתור את כל הבעיות. לא יתכן שהספסור בקרקעות יגיע למצב כזה שצעירים בגליל לא יכולים לבנות את ביתם בגליל, ולא רק בית פרטי, אלא אפילו דירה.

קודם כל תודה רבה לך משה, ובגלל שלשר יש נציגים בוועדות התכנון כפי שראית, תמקדו מאמץ על תוכנית שחשובה לך שהיא דרמטית, ונציגיו יכולים לסייע בדחיפת הנושא הזה. פשוט לבחור את התוכנית או שתי התוכניות שלך שהן מחוללות שינוי ושם יקבלו דחיפה מנציגי השר בוועדות. אלי לנקרי, ראש העיר אילת בזום. הוא איתנו? בינתיים דניאל ברססט מנהל שותפויות ממשל תנועת אור בבקשה. תודה, בכל מקרה אני מברך על הדיון, חבר הכנסת מיכאל ביטון וכבוד השר. גם בכלל על יום הגליל, אני עצמי תושב הגליל עברנו לא מזמן אני ומשפחתי הקטנה לכורזים. קבענו את מקום מושבנו בצפון, גם כאמירה של חזרה של משפחות צעירות לצפון ולגליל, ובטח לנגב. אני רוצה להצטרף לברכות על עבודת המשרד, המדיניות של המשרד היא נכונה, היא מדויקת, היא חכמה. גם בהחלטות הממשלה שהוא מקדם וגם בתהליכים שהוא מקדם, אנחנו רואים את זה גם מקרוב. תנועת אור היא שותפה מלאה לעשייה של משרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי בהבאת משפחות צעירות לנגב ולגליל. אנחנו מקימים מרכז נוסף בכרמיאל, משה מכיר את זה, ואנחנו מקווים לתת את המענה והמעטפת הכי טובה למשפחות הצעירות שחפצה נפשם להגיע לנגב ולגליל. תודה רבה. תודה לך דניאל. אלי לנקרי איתנו? בבקשה ידידי. לא שוכחים את אילת על אף שהיא רחוקה. תודה רבה אדוני יושב הראש, אתה באמת אף פעם לא שוכח את אילת, ואני שמח להגיד שכך גם השר. אנחנו באים לאילת מתי? שבוע הבא. הוועדה שלנו באה לאילת, אבל בינתיים לא ראיתי עוד ח"כים שבאים איתי, אני מזמין אותם כאן מעל הדוכן להגיע

מגיע לאילת שח"כים יבואו אליה. בבקשה. יסמין באה איתי אתה רואה מה זה? כבר הצלחה. קדימה אלי. תודה. חלק מההתמודדויות של העיר, אתם יודעים, והאתגרים הגדולים של אילת נוגעים בעניינים של שירותים רפואיים. כולם יודעים עד כמה השירותים הרפואיים באילת הם מהנחותים. אני מצטער לומר את זה, לא טוב לי להגיד את זה והייתי רוצה מאוד שהמצב יהיה שונה בתכלית, ואני שמח שהשר לקח את נושא השירותים הרפואיים ושם אותם בסדר עדיפות גבוה. אני חושב שזה נכון, השר בהחלט התייחס ברצינות לבעיות, או לאתגרים הייתי אומר, של הפריפריה, של הנגב והגליל. אני חושב שבתקופה מאוד קצרה אני באופן אישי פגשתי את השר שלוש פעמים, ביקר באילת פעמיים - - - אני חושב שחשוב מאוד שהנושאים האקדמיים יהיו גם בסדר עדיפות מאוד מאוד גבוה, אבל הדגש שהושם על שירותים רפואיים ובעיקר על כל העידוד להגירה חיובית לערי הפריפריה, לערי הנגב והגליל הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שצריך לחזק את הנושא הזה יותר. ואני מודה לשר ומודה לך אדוני יושב הראש. תודה רבה אלי, ידידי. יש מישהו באולם שמאוד רוצה להגיד משהו?

להציג לפרוטוקול את עצמך וקצר ולעניין. מוטי שמקה יושב ראש ועד מושב דלתון, מועצה אזורית מרום הגליל. קדימה מוטי. קודם כל זה המקום באמת לשבח את הוועדה הזאת ואת הרצון הטוב, ואנחנו בגליל השקיעו בנו אבל לא מספיק, אבל אני רואה פה את הרצון הטוב באמת להמשיך להשקיע. דיברתם על הכל, אני רוצה לנגוע בנושא אחד. הציבור שלנו באמת אוהב את הגליל, אוהב את המקום, מאמין בו, רוצה להשתקע בו. אני רוצה לדבר על בעיית הדיור. היום, כרגע אצלנו ביישוב בית אחד מכיל ארבעה משפחות, כי אין איפה לגור. אם אני בתור יושב ראש ועד מקדם הרחבה נוספת ביישוב שב-2013 שיווקתי הרחבה של 77 מגרשים וכולם נחטפו וכבר נבנו בתים, מקדם כבר שש שנים הרבה שבוועדות התכנון התחלנו בהחלטה שהמגרשים יהיו כחצי דונם, היום אנחנו מגישים את התוכנית לוועדה המחוזית ובדיון רוצים לצמצם אותנו ל-250 מ"ר. ומהסיבה שצריך איזה מסדרון אקולוגי בשבי לבעלי חיים שיעברו משם. כאילו, באמת, זה משהו לא רציני.

אני רוצה להדגיש את הצורך במגרשים גדולים במרחב הכפרי, שאפשר להשתמש במגרשים האלה גם בגלל בעיות כלכלה, פרנסה, כמו שדיברו פה, אפשר להשתמש במגרשים האלה להכנסה נוספת שתבוא מתיירות, או מייצור עצמי של החקלאות, ממרכז מבקרים וכו'. זה בעניין של בעיות דיור. דיברתם גם על בתי חולים והשקעות, אני רוצה לספר לכם בקצרה, אני איבדתי את אבא שלי לפני שנה וחודשיים שהוא עבר איזה אירוע מוחי והגיע לבית חולים צפת, ולא ידעתי, ומתברר לי שבבית חולים צפת לא עושים צנתורי ראש, צנתורי מוח. והזמן הזה שאבא שלי איבד אותו בדרך להגיע לבית חולים צפת ועד ששלחו אותו לנהריה, הוא איבד את החיים שלו, וזה חשוב מאוד באמת להציל חיים בפריפריה. תודה רבה. אתה יודע רק שיש לך את אחד הצנתרים של המוח הטובים במדינה, בפורייה, שהגיע, ואנחנו שואלים את משרד הבריאות פה איך יכול להיות שאין לו סמכויות גם להליכים נוירוכירורגים אחרים כשהוא אחד משמונה-תשעה במדינה שיש להם? הבעיה זה הציוד, הציוד נמצא בפורייה. לא, יש לו הכל. זו בירוקרטיה. אין בנהריה אין בצפת. לא לא, יש בפורייה את כל הציוד. אבל אין אותו בצפת. רגע תקשיבי. מה אין בצפת אנחנו יודעים. בפורייה יש את אחד הכי טובים, שבא מרמב"ם, ויודע לעשות את זה, אולי אחד מתשעה במדינה אם אני לא מתבלבל, ואין לו סמכות להליך נוירוכירורגי, יש לו סמכות רק לצנתור מוח, ואין סיבה שלא תהיה לו סמכות, זו בירוקרטיה של מישהו ממשרד הבריאות. אנחנו נדבר עם ארבל על הדבר הזה. מוטי, זעקתך נשמעה, אתה לא תגיד את כל מה שאתה רוצה עכשיו. אם תזמין את שר הנגב והגליל אליך לאחד היקבים, אולי אני אבוא איתו, וגם נעבוד שם. תודה רבה לך. זו הזמנה פתוחה.

עוד מישהו רוצה להגיד? לפני סיום? שלא נקפח. תודה רבה לכם, השר כמה מילות סיכום שלך, ואני אסכם את הדיון. תודה לכולם, אני רק אתייחס בקצרה. עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים, כאמור גם אמרת שיש לך פגישה עם המנכ"ל, תתקיים פגישה גם איתי, ביקשתי כבר מהמשרד לתאם. סוגיית ועדת פרוגרמות, אנחנו נכנסנו לעולמות התכנון, מבינים את האתגרים, זה חלק מהפגישה עם המנכ"ל, אני מניח שזה יעלה שם והוא ידע לתת לך תשובות. משה קונינסקי אני מסכים איתך,

אז חיזוק המטרופולין העירוני, רציתי להגיד עוד משהו אבל לא משנה. אלי לנקרי, כמובן תהיה החלטת ממשלה על אילת דרך משרד האוצר ואנחנו כמובן נהיה מושקעים שם. מוטי שמקה דיברת על בעיות דיור וזו בדיוק הסיבה שביקשנו להתכנס, להכניס נציגויות לרמ"י וגם נכנסנו לעולמות התכנון, ונציגים בוועדות המחוזיות, ואפשר גם לתאם פגישה עם המנכ"ל ולהציף את הצרכים ואת הקשיים, בשביל זה בדיוק אנחנו שם, בשביל לשמוע אתכם ובשביל להביא את הדברים שלכם למקומות ששם מתקבלות ההחלטות. דיברת על צנתורי מוח, גם אני שותף לקריאה, ונשוחח על כך אני וחבר הכנסת ביטון עם השר ארבל, אני יודע שנתנו מכשירים איזוטופים,

לגילוי סרטן. ושוב אנחנו ממשיכים, תציפו בפנינו גם מי שלא דיבר פה ואחר כך עלו לו דברים. תציפו בפנינו בעיות ואתגרים. יש לנו צוות במשרד, צוות מקצועי, צוות נהדר שיודע להקשיב, ויודע גם לתת פתרונות ומענה גם יצירתי וגם מיידי. ענבר בזק את יכולה להעיד שאנחנו די נגישים, נכון?

פניות שמגיעות אלינו אנחנו משתדלים כמה שיותר מהר לתת מענה ולא להשאיר דברים על השולחן. אני מודה לכם שבאתם היום, אני מאחל לכולנו בהצלחה. אנחנו ניפגש פה שוב בספטמבר, אולי עוד נפתיע קצת לפני. והתודה לך, אדוני יושב הראש. באוגוסט אנחנו לא רוצים לפגוש אותך, בספטמבר כן עם המנכ"ל. באוגוסט אנחנו בדלתון כנראה. ברוכים הבאים. אוקיי, השר תודה על הדברים. הצטרף אלינו חבר הכנסת יצחק קרויזר שלא במקרה הוא מתעכב כי הוא מוביל את כל היום למען הלומי הקרב, והזמין אותי איתו להוביל את היום הזה איתו בכנסת. כל הוועדות דנות בסוגיית הלומי הקרב ועוד מעט מתחיל הכינוס המרכזי שלנו. אבל הוא איש הגולן ואיש הגליל ואני מבקש שיגיד כמה דברים. אז קודם כל תודה רבה אדוני יושב הראש, אנחנו מובילים את זה יחד, באמת את יום ההוקרה להלומי והלומות הקרב ובני משפחותיהם. זה יום מעניין, נפתח בדיונים באמת בכלל הוועדות, ועדה לזכויות הילד, על באמת על המעגל השני של הלומי והלומות הקרב, במעמד האישה באמת, בני ובנות הזוג שזה עמוד התווך בעצם של אותם הלוחמים שאומנם לא כולם חזרו עם פגיעה פיזית אבל חזרו עם פגיעה נפשית כחלק מתפקידם על שמירה על ביטחון מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל, ונחבר את זה פה לנגב ולגליל, לפריפריה שאנחנו באמת בוועדה המכובדת ובהובלתך נמצאים הרבה בשטח ודנים באמת בסוגיות שלנו. אני תושב רמת הגולן ואני שמח שכבוד השר וסרלאוף נמצא פה, וכל כולו שאוב באמת לפיתוח וחיזוק הפריפריה. הגעתי ככה בסוף הדברים שלך על הרפואה בפריפריה שבאמת אתה עונה וזמין ודוחף, אני יודע גם מאחורי הקלעים, אני לא יודע על מה דיברתם פה. שזה נמצא בראש סדר העדיפויות שלך קידום הרפואה,

התחבורה והחינוך בפריפריה, אז אני רוצה להודות גם לך אדוני השר, גם לך אדוני יושב הראש ולכם שבאתם מרחוק,

אז אני מתנצל שאני ככה מקצר. אני מדלג לוועדה, ותכף מתחיל ב-11:00 הכינוס המרכזי בברכתו של נדשיא המדינה, וראש הממשלה, וכמובן שרים וחברי כנסת נכבדים מוזמנים. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש הכנסת יגיעו. באמת כינוס מאוד מכבד. שיש המון כאב ואתגרים ופערים, אבל גם צריך לרומם ולהוקיר את הלומי הקרב והלומות הקרב. יצחק קרויזר עכשיו רץ לוועדה למעמד האישה שמתקיים בה דיון ממוקד בהלומות קרב. גם הן נושאות בנטל של לחימה ומאבק בצה"ל, מאבק בתוך צה"ל, מאבק באויבים שלנו, ותודה לך יצחק. אני רוצה לסכם את הדיון, אני מבקש להודות לשר הנגב והגליל והחוסן הלאומי על הצגה ממש master piece איך מתייחסים בכבוד לוועדה בכנסת. ההצגה הזאת לא שלמה כי לא היה בה את הצגת התקציב, וזה יושלם בספטמבר בפירוט רב יותר. מבחינתנו הצגה של שר בוועדה היא מה שהשר ציטט, נגיעות מכחול. לגעת בנושא ולפתוח ערוץ ישיר אל השר, ולמנכ"ל והצוותים להמשך טיפול והעמקה. עלו פה המו נושאים והמדד לשר מוצלח בכנסת זה שר נגיש שמתייחס, שעונה לטלפונים, שמטפל בבעיות, שמשיב כהלכה גם אם הוא לא יכול לתת את כל הפתרונות, אבל הוא לא מזניח והוא מתחייב לפגוש את האנשים, גם את חברי הכנסת, גם את ראשי הרשויות, גם את ראשי הארגונים, העמותות, ומחוללי השינוי, והמבחן הוא כמובן ב-follow up של הצוות שלך על דברים שעלו פה. כמה דגשים שלי. עסקים קטנים, מדינת ישראל משחררת מענקים והקלות מס במיליארדים לעסקים גדולים, שדרת הכלכלה הישראלית נשענת על העסקים הקטנים והבינוניים ושם המדינה לא יודעת לעבוד, היא לא יודעת לתת מענק לעסק קטן, היא לא יודעת לתת מענק לחברת הייטק של שלושה אנשים שבאה לגור בנגב, היא לא יודעת לתת מענק ליזם תיירות של שני עובדים, שעושה בירה והרצאות כוכבים בנגב, היא יודעת לתת מיליארדים לגדולים, במיסים ומענקים וחברות בינלאומיות, אבל לקטנים, שהם לב הכלכלה, בכל מחקר 60 ו-70 אחוזים מהכלכלה נשענים על עסקים קטנים ובינוניים. זה דבר שאתה הולך לתקן אותו, ועשיתם את זה בעבר. לצערי אתם עשיתם והיחידים, יושב פה יואל רובין מירוחם יחד איתי, הענקנו מענק של 40,000 שקלים לעסק, וביקשנו ממנו 3,000 לתכנון עסקי, והבאנו את ה-3,000 ממעוף ומעסקים קטנים. כמעט לא עלה לו התכנון. ופתאום הוא נכנס לעולם המחשב, ופתאום הוא נותן משלוחים, ופתאום המסעדה שלו נראית יותר טוב. או השבחה של עסק קיים במענק והגדלת עובדים או עסק חדש שקם. מענק ותוכנית עסקית. אם זה 100,000 שקלים מענק, 5% תוכנית עסקית, 5,000 שקלים השתתפות וגם למנף את זה מאחרים. אני אומר לך שאתה תקים כמה מאות עסקים כאלה בנגב ובגליל על פני כמה שנים במענקים, 20% ייסגרו, 30% ייסגרו, אבל אתה תהלך בקרית שמונה ובמצפה רמון ותגיד ארבעה העובדים האלה זה קשור אלינו. כי לקטנים אין הון עצמי והם לא יכולים להישען רק על הלוואות, וזו הפרה של שוויון שלגדולים יש מענקים ולקטנים אין. זה תיקון חברתי ובתוכנית הזאת אני רוצה להיות איתך. מיצוי משאבים שאתם עושים ברשויות זה ספינת דגל, כי התקציבים שלך מצומצמים אבל אם אתה זורע ברשות מסוימת משרה מלאה במיצוי משאבים, ב-100,000 שקלים, 200,000 ששמת והוא עובד, בתוך שנה האיש הזה מביא בין 10-40 מיליון שקלים, כי הוא מגיש את כל הקולות קוראים וכי הוא מיצה את הזכויות, וברשויות הערביות והבדואיות פחות מיצוי זכויות, וככל שסוציואקונומי נמוך פחות לוקחים את מה שמגיע להם. זה פרויקט דגל שאתה צריך לרומם אותו. לגבי היחס הראוי והלא מפלה לכל רשות, סט מפת הרשויות של הנגב והגליל, גם הסוציואקונומי, אבל בכלל,

באלה שהן חזקות כלכלית אתה יכול לזרוע מרכיב שמושך אותן קדימה שלא ייחלשו. באלו שחלשות, להשקיע יותר, ולעשות מפה ולהגיד אני לא הפליתי אף רשות בנגב ובגליל, גם אם זה 300,000 שקלים או מיליון שקלים, אבל המפה שלי מכסה, הכיסוי הזה הוא רשויות, לפי סוציואקונומי ודיפרנציאלי, והכיסוי השני אשכולות, שותפויות עם כל האשכולות, והכיסוי השלישי ארגוני רוחב, לב הגליל, מועצת הנגב, אור משימות, כל מי שיודע לעשות את העבודה במבט רוחבי. כשאתה תפעל בשלושת המעגלים האלה, עם מענה ותגיד לי יש שותפות עם כל אחד ואחת מכם, זה הישג של התייחסות. בסוגיית ההייטק תהיה זהיר. הממשלה שמה פה עד 2019-2020, 624 מיליון שקלים בהייטק לנגב. חברה אחת לקחה 324 מיליון שקלים על פני חמש שנים, דיווחה שיהיו לה 200 עובדים, חיפשנו את ה-200 עובדים האלה לא מצאנו אותם. הסוד שלך בהשקעות הללו הוא במה שהתחיל כבר בלעדייך, במי שמחויב לנגב. אם אני לוקח עיקרון ייסוד בעשייה שלך, כשאתה עושה אילנות או רופאים בנגב, אם הוא נולד בנגב והוא גר בנגב והוא רופא הוא לא עוזב את הנגב. אם הוא בא ללמוד בבן גוריון מבחוץ, רוב הסיכויים שהוא עוזב. תן לאלה שכבר הוכיחו מחויבות לנגב, יזמים, תושבים, עסקים, בני הנגב. זה נקרא שמירת ההון האנושי, שמירת ההון הפיננסי. שלא יצא מהנגב.

והגליל כמובן. שלא יעשו עלינו סיבוב כאלה שמגישים לך מכרז, מקבלים את הכסף ונעלמים. זה קרה הרבה, אני לרשותך בנושא הזה. וסוגיית התכנון, כשאתה תפלס את הדרך לרשויות, בתוכנית אחת או שתיים שתקועה במחוזית, בותמ"ל, בארצית, או בכל צומת שאתה חזק שם, הבאת מכפלות.

אני רוצה להודות לך על ההתייחסות הרצינית המכבדת היסודית, השרים יכולים ללמוד ממך איך מגיעים לכנסת. כמובן מבחן היישום והביצוע עוד לפניך, והקשר עם כל אחד ואחת מהאנשים שהיו פה, אבל אנחנו מעריכים את הדיון שהגעת אליו היום. תודה רבה. אני נועל את הישיבה.

ננעלה בשעה 10:55.